בוקר טוב חברים, אנחנו מתכנסים היום לבקשת חברינו, על מנת לקדם דיון בנושא השפעת הרפורמה הצפויה במערכת המשפט על עבודת הכנסת, בקשה לדיון לפי סעיף-111 (ה) לתקנון הכנסת, של חברי הכנסת רם בן ברק, אלון שוסטר ומטי צרפתי הרכבי. תראו חברים, אני מאמין גדול מאוד בדמוקרטיה, לכן אני רואה חשיבות גדולה בכך שהאופוזיציה תשמיע את קולה, בכל מקום, ובייחוד כאן, בבית הזה. זה לא סוד שאני תומך ברפורמה בכל ליבי, אני חושב שהתיקונים המוצעים בה הם הכרחיים, נדרשים ומתקנים את המצב באופן שמחזיר את השלטון לעם, והפעם לכלל חלקי העם, גם אלה שב-30 השנים האחרונות, הודרו ואף נרמסו תחת מחבש השיטה הקיימת. יחד עם זאת, אני אומר, באותה מידה של מחויבות,

כנבחרי ציבור בקואליציה, המחזיקים בכוח השלטון, ישנה אחריות נוספת, לעשות כל שביכולתנו כדי לקיים שיח אמיתי וכנה, להיות קשובים לציבור כולו ולנציגיו מהאופוזיציה, ולפעול כדי לייצר הסכמות רחבות ככל האפשר.

באותה מידה של מחויבות, אני אומר, שיש לנו אחריות נוספת,

שמחזיקים בכוח השלטון, והיא לעשות כל שביכולתנו כדי לאפשר קיום של שיח אמיתי וכנה בו נשמע את דעות כלל

אני לא מבקש לטשטש או להקהות את המחלוקות שקיימות בנינו, אנחנו נדון בהן כאן ועכשיו בהרחבה. אני כן מבקש מכולנו,

אני לא רוצה לראות פה דברים שראינו בוועדות אחרות. כולנו צריכים לזכור שבסופו של דבר, עייני העם נשואות אל

לפיה לא יהיה ניתן להפיל ממשלה אלא ברוב של 70 או 90 ח"כים. אז איך עכשיו הטיעון הזה מובא נגדנו בעניין הזה? טענתכם השנייה היא, ואני מצטט: ״תהיה פגיעה, לכאורה, בחקלאים, שעשויה להביא להפסדים כבדים ולהורדה חד צדדית, והאפשרות לעתור לבית המשפט על החלטות כאלו תידחה על הסף.

גם תייתר את עבודת הוועדות, ובפרט את עבודתה של הוועדה למיזמים ציבוריים.״ הרפורמה לא עוסקת בסמכות בג״ץ להעביר ביקורת על החלטות מנהליות, או על חוקים שפוגעים בזכויות חיי אדם, גם ברפורמה המוצעת, תהיה לבג״ץ הסמכות לפסול חוקים מעין אלו,

זה עדיין לא כתוב אבל, הם אמרו שיכניסו את זה בעתיד. חברים, בלי הערות ביניים. אבל אתה צריך להיות מדויק. רם, תרשום נקודות, ובשמחה אשמע את דבריך. אני מצטט שנית: ״קיומו של כוח פוליטי רב בידי הקבוצה

בלא איזונים ובלמים חזקים, הוא הגורם העיקרי לנכשלות כלכלית.״ אני רוצה לשאול שאלה, האם במציאות הנוכחית, לפיה אין כל מגבלה או כוח מרסן על כוחו של בג״ץ, שיכול לבטל כל החלטה של הכנסת, האם זה לא כוח פוליטי רב בידי רשות אחת? אותה רשות שמגיעה למצבים אבסורדיים שלא נשמעו ולא קיימים בשום מדינה מתוקנת בעולם, של פסילת חוקי יסוד, של דיון בהוצאה לנבצרות של ראש ממשלה. יש לך דוגמה? הרגע נתתי שתי דוגמאות. לא, לא נתת. פסילה של חוקי יסוד ועצם קיומו של דיון בהוצאה לנבצרות של ראש ממשלה. בית המשפט העליון דן בזה? טוב, עד כאן דבריי. אתה נגד פסילה של חוקי יסוד? עשו אותו כבר מדינה - - - מעולם לא נפסל חוק יסוד. חברים, אני מבקש, בלי הערות ביניים. שכל אחד ימתין בסבלנות לרשות הדיבור שלו. חברת הכנסת מטי צרפתי הרכבי, בבקשה. תודה אדוני. דבר אחד, בנוגע לפתיח של דבריך בנוגע לרפורמה המשפטית או המהפכה המשפטית, איך שכל אחד יקרא לזה, אני הייתי שמחה, אם תוכל להרחיב. מה הם לשיטתך, האיזונים והבלמים על הרשות המבצעת, שהרפורמה הזאת שומרת עליהם? כי נכון להיום, אתה טוען שיש יותר מידי איזונים ובלמים, אבל אני שואלת, באם הרפורמה תעבור כולה כמו שהיא, איפה יהיו האיזונים

הממשלה נשענת על רוב קואליציוני בכנסת. לא, לא, במהות. בסוף יש ערכי מוסר, אם יחוקקו חוק שמאפשר להעלים מיסים, או פוטר מתשלום במיסים, את כל מי שהולך להתפלל בבית הכנסת, והחוק עובר ברוב של 64 ח״כים, איפה האיזונים והבלמים?

שאלת המקום לאיזונים ובלמים של הרשות המבצעת, היא הדבר שמדאיג אותי יותר מכל. שהרי אנו יודעים שהרשות המבצעת היא זו שגם קובעת מה הכנסת תצביע, אז איפה מהות האיזונים והבלמים? הייתי ראש רשות במשך 12 שנים ועשיתי רפורמות רבות ברשות הזו,

למי יש את הכוח לעצור את זה? איפה מדייקים בין הכוח כמשחית לבין הכוח כמושל? יש אינסוף תשובות לשאלה הזו.

שמי שיכול להשתגע הם רק נבחרי הציבור, בעיניי

צריך רוב של 15 מתוך 15,

הסמכות לפסול חוק באופן בו זה נעשה היום צריכה להשתנות. זה לא יכול להיות שבית המשפט קורא חוק, דן בו ומקבל את ההחלטה הסופית, שעל פי שיקול דעתו בלבד יקום או ייפול דבר. ניקח לדוגמה את פסילת השר אריה

אני פירטתי ארבעה דברים שונים עכשיו, לא דיברתי רק על הבחירות. טוב, אז לענייננו. זה לא סוד שמה שקורה עכשיו במדינה, מזעזע ברמה כזו או אחרת את היציבות הכלכלית של מדינת

די להסתכל על מה שקורה היום בציבור הישראלי, כדי להבין שמדינת ישראל, המקום המורכב הזה שבו אנו חיים,

פעולות שמנוגדות לאידיאולוגיה של צד כזה או אחר. אם המדינה לא תפעל מתוך הסכמה לאומית לא מלאה, אך

כידוע, השליטה שלנו ביהודה שומרון מנוגדת לתפיסת עולמי, אך מעולם לא פקפקתי אפילו לשנייה, בכוונותיי לבצע את מה שהממשלה מטילה עליי לעשות. ידעתי שיש בית משפט שבוחן את החלטות הממשלה ונותן אישורים.

שלשמחתי מחזיקים בדעה כמו שלי, עשינו את המוטל עלינו בלי לחשוב

אבל כשבאים לארבע וחצי שנים, ויצאו הצהרות בחירות רבות על דברים שנוגעים לכלל אזרחי המדינה,

הדבר השני זה להוסיף תקציבים לאיפור של גברת ראש הממשלה, אלה הדברים

אנחנו מוכנים לבוא לבית הנשיא ולדבר. בכל שעה. לא אמרנו דבר על אחוזים.

לא נעצור את החקיקה, זה לא הגיוני.

העם שהצביע בבחירות לשלטון שנבחר. אתם מפחדים מעם ישראל, אתם מאמינים במיעוט קטן - - - אל תגיד לי במה אני מאמינה, אני מאמינה בעם ישראל. אני מאמין בעם ישראל שנבחר בבחירות דמוקרטיות, אתם שמים את אמונכם בידם של מועדון סגור שמייצג את הדעות שלכם ומבטל כל דבר שלא מיושר בקו

חבר הכנסת אוהד

ולומר בצורה ברורה,

שר המשפטים, יושב ראש וועדת חוקה, כולנו

אנחנו מקיימים היום דיון לפי סעיף-111 (ה), והייתי רוצה לשמוע את עמדת המשרדים הרלוונטיים, משרד הכלכלה,

משרד החקלאות, רשויות רלוונטיות וכל המשרדים שהרפורמה קשורה בהם. אני מניחה שהם הוזמנו ולא הגיעו, אז צריך לקיים ישיבה נוספת ולשמוע את עמדתם בצורה ברורה,

זו וועדה שדנה במיזמים

מטי שניה.

ה- Reference הטוב ביותר הוא החברה שלכם, שבערב הבחירות הזהירו את הציבור בדיוק ממה שאנחנו עושים עכשיו, מהרפורמה שעתידה לקרות. ברור, כי בראש המדינה עומד אדם שחשוד בשוחד,

ככה עובדת דמוקרטיה,

זה לא אנחנו שביקשנו, זה הנשיא, שרואה את הקרע בעם ומבקש לנשום, לעצור לרגע ולדבר. הנשיא אמר לכם לבוא ולדבר עד הקריאה

במינוי יושב ראש הכנסת, שלמעט פעם אחת תמיד היה מינוי מתוך הממשלה, באמצעות ועדת שרים לענייני חקיקה, שם היא המחוקקת בפועל ובאמצעות משמעת קואליציונית של ההסכמים הקואליציוניים. למעשה, הממשלה היא הכנסת. היא גם המחוקקת וגם המבקרת. זה מצחיק, אבל אנחנו נמצאים באיזו שהיא הצגה. מה שנגיד כאן לא באמת חשוב. אנחנו מקבלים את הכתבות הממשלה, כנ״ל לגבי יושב ראש הוועדה, שכנראה בסוף יפעל בכפוף להוראות שיקבל מהממשלה. טוב, אדוני, אם אתה אומר שאין משמעות למה שנאמר כאן אז חבל שתדבר. תן לי לסיים, יש דבר שנקרא - - - לא אדוני, אם אתה חושב שמדובר בהצגה אז אין לך רשות דיבור. תודה רבה על דבריך. הבא בתור, שלומי פרץ, התנועה למשילות ודמוקרטיה,

תודה אדוני היושב ראש, אני מצטרף לתודות ליוזמי הדיון, שחבל לי שהם לה פה אבל אני מבין שמדובר ביום עמוס, ורואה חשיבות רבה בקיומו. אני חושב שזה טוב שהכנסת מנהלת דיונים על השלכות הרפורמה במערכת המשפט, כמובן שישנן השלכות, ואם לא היו, לא היה בה צורך. ההשלכות הן לכל רוחב העשייה הממשלתית במדינת ישראל, ושאלת הכותרת בנושא הדיון היא ״כיצד תשפיע הרפורמה הצפויה במערכת המשפט על עבודת הכנסת״ - באופן המובהק ביותר, זה המקום שקל ביותר להצביע בו על האופן בו הרפורמה משפיעה. הרפורמה ותיקוני החקיקה מחזקים את הכנסת, משיבים לידי הכנסת את הכוח והסמכות שנגזלו מהם ב-30 השנים האחרונות. לראשונה מושכלת היסוד, לפיה בית משפט לא יכול לפסול חוקי יסוד, התקדמה אתמול משמעותית, פסקת ההתגברות וכל הדברים האלה שמחזירים את הסמכות לכנסת, ומבטיחים שהדיון ייעשה כאן. האיזונים והבלמים ,

מתבצעים על ידי הבחירות. ממשלה שתרצה להיבחר פעם נוספת, תצטרך לממש בפועלה ערכים שמבטאים את רצון הציבור. כפי שהציג אדוני בתחילת הדברים, המשוואה בין חוזק הממשלה ביחס לחוזק הכנסות , מוכיחה את עצמה, בייחוד כשכל ממשלה מורכבת מחמש עד שבע מפלגות בכל פעם, וכל מפלגה מאזנת את הצד השני. ראינו דוגמה לכך בשבוע שעבר, כש- ׳חוק הכותל׳ עורר פתאום סערה ומיד נגנז והתבצעו בו שינויים. הדברים האלה קורים כל הזמן, מתנהל דו שיח מתמיד, לצד הציבור שאומר את דברו, בבחירות ובמחאה, שיש לה מקום כשהיא נעשית בתנאים הנכונים. לכן אנחנו חושבים שהתיקונים ברפורמה ובמערכת המשפט הם נחוצים, מחזקים את הכנסת, ויאפשרו עבודה תקינה באחריותם של נבחרי הציבור. דבר אחרון, לגבי הזימון של נציגי הממשלה, יש לנו הצעת חוק משותפת שגיבשנו, התנועה למשילות ודמוקרטיה יחד עם התנועה לאיכות השלטון, שמחייבת הגעה והתייצבות של נציגי משרדי הממשלה בוועדות הכנסת, אם אנחנו מדברים על איך אפשר לחזק את הכנסת אז אני חושב שזה כלי שיכול לסייע, והלוואי שתקדמו את זה. זה בוודאי מבטא הסכמה בין צדדים שונים בארגווני החברה הציבורית, שרוצים שהדבר הזה יקרה. מעירה פה היועצת המשפטית ובצדק, שההצעה שלך כבר מופיעה בתקנון ובחוקי היסוד. אני מסכים איתך שיש צורך לחזק גם את מעמדה של הכנסת. אני רק אוסיף שההצעה הזו בשונה ממה שמופיע בחוקי היסוד, מאפשרת בנוסף להפעיל סנקציות במקרה הצורך. בסדר גמור, תודה לך אדוני. שי גליק, רק תציג את עצמך לפרוטוקול, בבקשה. שמי שי גליק, מנכ״ל ׳בצלמו׳, ארגון זכויות אדם ברוח יהודית.

זו פעם ראשונה שלי פה בוועדה ואני רוצה לברך אותך ואת הוועדה

בדרך כלל כשאני מגיע לוועדות והן ריקות, אז זה קצת מעציב ומדאיג אותי, כי תפקיד הוועדות הוא לדאוג לאזרחים, לאנשים השקופים. אבל דווקא היום אני שמח. כי אני חושב שהיעדרם של נציגי משרדי הממשלה מבטא איזו הבנה לגבי הרפורמה, שכנראה שהיא לא תפגע במעמד המשרדים או במעמד האזרחים, אם כבר להיפך. אתן דוגמה, אני תושב בית שמש. בבית שמש יש כאוס תחבורתי מאוד גדול. לפני כמה שנים היה מכרז של קווי אוטובוסים, חברה אחת זכתה, חברה שנייה הגישה עתירה שבעקיבותה הוקפא המכרז, אז עכשיו אין חברה חדשה והכל זה ״טלאי על גבי טלאי״. כל פעם מוסיפים עוד איזה שהוא קו, אבל הרפורמה שהייתה אמורה להיות עם הגעת החברה החדשה, לא קרתה בגלל העתירה שעדיין מתנהלת בבית המשפט. כל אחד יודע שבנושא של חוזים, הכלל הראשון הוא קיום החוזה. בישראל הדבר הזה השתנה, ויש את המונח של ׳פרשנות סבירה׳, שמאפשר לשופטים לפרש לפי סבירות משמעות של חוזה. זה דבר שפוגע בנכונות של אנשים לחתום על חוזים. אפילו במאפייה יש דבר כזה, ׳מילה זו מילה׳. אני רק מציע לך לחזור בך מהדוגמה הזו. אני לא משווה. אני מאוד מעריך שופטים ואת עבודתם הקשה. יחד עם זאת, צריך להבין, שיכולת השופטים לקבל החלטה בסוגיות ציבוריות

זה מצב שהוא לא תקין והוא פוגע ברווחת האזרח הפשוט. אתן דוגמה, נושא הנגשת מערכת המכפלה, זה נושא שאני מלווה המון שנים, ושייך לסוגיות ההומניטריות בלבד, לא פוליטיות. הגיעו יהודים שרצו להתפלל במערכת המכפלה וביקשו לבנות שם מעלית, הם פנו לווקף בנושא, אמרו שמוכנים לשלם ושאם הם מעדיפים

אין פה שום עניין ביטחוני. לאחר סירובם הגיעו עם הבקשה הזו לבית המשפט,

אנחנו פנינו בשם ארגוני הנכים כדי להיות צד להליך, בית המשפט המחוזי והעליון סירבו לנו,

לציין את הסיבה אגב, מה שתקע את הליך ההנגשה למשך הרבה מאוד שנים. בסוף זה אושר ובעזרת ה׳ בקרוב יערך שם טקס הנגשה וכולכם מוזמנים. אז מה שבעצם יקרה בזכות הרפורמה, בעניינים הומניטריים ואזרחים

השבוע התראיינתי באיזה שהוא מקום, ונאמר לי שם שרוב הפסיקות של בגץ הן בעד הימין, ואמרתי, זה נכון.

ב-10% שלא, זה מוביל לפגיעה בחיי אדם. כמו במקרה של טלי חטואל. למי שלא מכיר, היו בתים בציר כיסופים שרצו להרוס כדי שלא להסתכן שיירו משם על אנשים, הם הגישו עתירה לבג״ץ והם תנו צו ביניים, מהבתים האלה נורו ונהרגו טלי חטואל וארבעת ילדיה. בליל הפיגוע הרסו את הבתים, אבל חמישה אנשים כבר נהרגו. ה-10% האלה הם המון, ולכן חייבים את הרפורמה. ואגב אשמח לשאול לגבי כל האנשים שמודאגים מהרפורמה, זה בדיוק המקום שלהם להביע את זה. איפה הם? אני חושב שהאולם הריק הזה ״צועק״ את הדאגה של חברי האופוזיציה. אני אדון אותם לכף זכות, אולי הם ראו את השלט - ׳דברי חכמים בנחת נשמעים׳, והבינו שלא יוכלו לצעוק כאן. פה זה פחות מקבל חשיפה ציבורית ופחות ניתן לטפס על שולחנות אז כך זה

טוב,